בוקר טוב לכולם,

אנחנו מאוד שמחות שאיילת שקד נמצאת איתנו היום, לתת לנו סקירה בדבר האתגרים בהעסקת עובדות ועובדים זרים בענף הסיעוד ועל מדיניות משרדה